בלי לזלזל בו, הוא אמר שהוא לא תלמיד חכם. נכון, נכון. זו מידת הצניעות. זה רק מראה שאפשר להצליח בחיים בלי לשבת כל היום בכולל.

היה ראש עיר בגיל 30,

ממלא מקום יושב-ראש הוועדה,